שלום לכולם,

והבנייה (תיקון מס' 137) (אי-תחולת סעיף 157א חיבור לחשמל, למים או לטלפון),

אוסאמה לא ביקש רוויזיה, ועל כן סיימנו עם ההסתייגויות שלך. אני מחליפה את אורית